שלום לכולם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה של הכנסת, 5 בינואר 2021, כ"א בטבת התשפ"א. הנושאים: 1.הצעת תקנות התעבורה (תיקון מס'...

התשפ"א-2021 בדבר התקנת מערכת עזר לנהג להתרעה על

התשפ"א-2021 בדבר התקנת מערכת עזר לנהג להתרעה על השארת ילדים ברכב.

לא הגיע אישור משר המשפטים לצו ולכן לא ניתן יהיה לדון בו. הנושא השני לסדר-היום לא יידון היום. נדון רק בסעיף 1 לסדר-היום. גם בסעיף 1, שעניינו תיקון לתקנות התעבורה, יש תקנה שעניינה שיטת הניקוד. התקנות לעניין שיטת הניקוד לפי פקודת התעבורה טעונות אף הן הסכמה של שר המשפטים, וגם בחלק הזה לא ניתן יהיה לדון היום.

משרד התחבורה, תסבירו לנו מה התקנות האלה, מה אתם רוצים.

מנהלת אגף הרכב במשרד התחבורה. התקנות האלה נועדו לתת מענה לתופעה של שכחת ילדים ברכב, שמסתיימת, לצערנו, גם בטרגדיות של ילדים שנפטרים. עד היום עשינו מספר פעולות כדי למגר את התופעה הזו וכדי לעזור לנהגים שמסיעים ילדים ושוכחים ילדים. כתבנו תקן בשני חלקים: חלק ראשון מדבר על שכחת ילדים ברכבי הסעות תלמידים, שבא לעזור לנהג המקצועי שמסיע תלמידים וילדים שלא לשכוח ילדים ברכב. הוא כבר ממומש, מחויב, והתוצאות מדברות בעד עצמן. החלק השני של התקן הוא לרכבים פרטיים תקן 6452 שעדיין לא מחויב. במקביל עשינו, יחד עם הרלב"ד, גם הסברה וקמפיינים ברדיו בשעות הקריטיות כדי להעלות את המודעות לתופעה הזו, כדי שאנשים לא יגידו: לי זה לא יקרה. תמרצנו ממש לאחרונה יבואני רכב, שכל רכב שתהיה בו מערכת התרעה על שכחת ילדים מזכה במיסוי, ועל ידי כך אנחנו מעודדים את היבואנים להביא רכבים חדשים עם מערכת שהיא בילט-אין בקו הייצור. אבל זה רק תמרוץ ועדיין אין את זה בכל הדגמים. אנחנו מקווים שזה ישפיע וירחיב את מספר כלי הרכב החדשים שיגיעו עם מערכות בילט-אין. יש היום יצרניות שמייצרות בילט-אין? כן, אבל בדגמים בודדים ויצרניות בודדות.

ניסן, מרצדס ואני חושבת שגם וולוו, בדגמים ספציפיים. היקרים, שלא כל האנשים יכולים לקנות. זה מתחיל ככה ואז אחרים מצטרפים, כשיש את הטכנולוגיה - - - אני גר באזור שרואים שם את הדגמים האלה, לא בהכרח בגלל היכולת.

מאיפה הם מביאים את הכסף. סדרי עדיפות. נשאר לנו פער ברכבים פרטיים משומשים. על זה אין יכולת להשפיע דרך היבואנים, זה כבר בידי בעלי הרכב. אנחנו באים להציע תקנה שתחייב בעל רכב שיש לו ילדים או שמסיע ילדים עד גיל 5 זה חיוב פר נסיעה. כלומר, גם אם יש לי ילדים קטנים אבל אני לא מסיעה אותם ובעלי מסיע אותם, אז אם אין לי ברכב זה בסדר. אבל ברגע שיש לי ילד קטן ברכב ואין לי

אני עוברת עבירה. אנחנו רוצים לחייב רק מי שמסיע ילדים מתחת לגיל 5 להצטייד במערכת כזו. יש שני סוגי מערכות: מערכות מקושרות ומערכות מחוברות. המערכות המקושרות ניידות, אפשר גם להעביר אותן מרכב לרכב, המערכות המחוברות מחוברות למערכת הרכב ונותנות מענה לרכב ספציפי. כל אחד כאוות נפשו, מה שמתאים לו, מספר הילדים שיש לו וכו'. השאיפה שלנו היא להיות מוכנים כבר לקראת הקיץ הבא עלינו לטובה כדי למנוע את המקרה הבא. התקנה דנה בזה ומחייבת את הציבור, כפי שפירטתי. כמה ילדים נשכחו ברכב? כל מקרה הוא טרגי וחמור,

את יודעת להגיד לי כמה ילדים נשכחו ברכב בשלוש-ארבע שנים מהשנה אחורה? אשיב, ברשותך, כבוד היושב-ראש. אנחנו מדברים על נתונים שקיבלנו מארגון בטרם, שמדברים על 34 פעוטות שנפטרו, לצערנו, מ-2010 עד 2020. שלושה בשנה? פחות או יותר, יש חריגות לשני הכיוונים במהלך השנים. החלוקה היא: 25 פעוטות שנפטרו כתוצאה מהשארת ילדים ברכב, שזו התופעה שאליה אנחנו מתייחסים כאן, ועוד תשעה ילדים שנפטרו כתוצאה מהילכדות ברכב חונה. המאמצים והכוונה של התיקון שלנו הם הצלת הנפשות של הפעוטות האלה. לאורך הדרך נשאלנו חזור ושאול מה הדחיפות, ואני חושב - - - כמה נשכחו ולא הגיע לטרגדיה של מוות? בעשור האחרון אנחנו מדברים על 462 מקרים שהובילו לפנייה לחדר מיון ו-510 מקרים של הילכדות. וזה רק בתנאי שמדווחים, כי יש המון מקרים שלא מדווחים, שאנשים שוכחים, וברוך השם, מצילים את הילד ולא מדווחים. נראה לך שהם יספרו כמה הם חסרי אחריות?

אני חושב שאני יכול לתת כאן אולי אפילו מהניסיון האישי שלי. אחת הבעיות המרכזיות היא שאנשים אומרים: לי זה לא יקרה. אני יכול לספר לכבודו שיצא לי לחזור מטיול שבת והצאצא הצעיר שלי, בן 4, ישן במושב הבטיחות. חזרנו הביתה ואמרנו שניתן לו לישון עוד קצת עד שנעיר אותו. הפעם הבאה שנזכרנו הייתה אחרי שעה וחצי. אני אומר את זה לא סתם, אני אומר את זה כי זה דבר שיכול לקרות לכל אחד בכל הזדמנות, וכשמדברים על סטטיסטיקות, אז המספרים שאנחנו מציגים כאן הם מספרים שהגיעו על פי דיווח הורים, אבל מקרה כמו המקרה שלי לא דווח בשום מקום. רק כשזה מגיע לתוצאה טרגית, חס וחלילה, זה מדווח. כמה זמן אתם עובדים על התקנות האלה? ברמה המקצועית הנושא הזה באוויר, לדעתי, תקופה ארוכה. אני עצמי מטפלת כבר ארבע שנים בנושא של תיקון התקן. היושב-ראש כיוון לגיבוש ההסדר שכרגע מונח על שולחן ועדת הכלכלה. העלינו לאתר החקיקה הממשלתי נוסח ראשון באוקטובר 2020, כאשר קיבלנו סבב הערות ציבור. היו כ-24 פניות שקיבלנו כתוצאה מהליך השימוע הציבורי. בעקבותיו עשינו איזשהו תיקון, נוכל לפרט את התיקונים שנעשו. לפני כן, בדיקת הטכנולוגיות, מה קורה בעולם כמה זמן זה נעשה? מה הפעולות שנקטתם לפני? דבר ראשון, עשינו סקירה מה קורה בעולם. כל הזמן אנחנו מלווים את הטכנולוגיות הקיימות. היו המון ועדות, גם ועדות כנסת ועדת הטכנולוגיה והמדע, בה הצגנו את הטכנולוגיות לפני שנתיים או אפילו יותר. כרגע יש הבשלה טכנולוגית, מה שלא היה כל הזמן. יש מערכות שיש להן סיכוי מאוד גבוה לתת מענה ולעמוד בדרישות התקנה והתקן. אני חושבת שזו נקודת זמן בשלה כדי לזרז את זה, ואנחנו צריכים לזרז את זה. מה היה ההליך של בחירת ההתקן, דווקא פתרון זה ולא פתרון אחר? מה שחייבנו בתקנה זה עמידה בתקן, עם כל מיני הרחבות. מה שיעמוד בתקן עובר, מה שלא יעמוד בתקן לא יעבור, לפי הדרישות שפירטנו. אפשר לשאול כמה עולה המערכת הזאת גם הקבועה וגם הניידת? את כבר רוצה להגיע לסוף. יש כל מיני מחירים, אבל מערכת מקושרת שאינה מחוברת לרכב היא יותר זולה, בממוצע כ-300 400 שקל. זה יכול להיות אפילו יותר, אם אותו יצרן או יזם יידרש לעשות עוד פיתוחים כדי לעמוד בדרישות התקן, יכול להיות שייקר את המערכת. כמובן שחשוב לייצר תחרות והתחרות גם תשפיע. במכון התקנים היה צוות עבודה מקצועי לפני כמה שנים, אני חושבת שהתחילו ב-2016. מי ישב בצוות?

ועדת תקינה, בוודאי. מי ישב באותה ועדה?

לא את כולם אני מכירה. הכוונה היא, כמובן, מבחינה מוסדית, מי הנציגים. כמובן שהיה נציג ציבור ונציגים של התאחדות התעשיינים, המועצה הישראלית לצרכנות, איגוד ישראלי למערכות תבוניות לתחבורה, איגוד לשכות המסחר, מכון התקנים, חברה לפיתוח ירושלים, נציג משרד התחבורה, רשות ההסתדרות לצרכנות. בדרך כלל בתהליך הכנת התקנות המשרד מתכתב עם הלשכה המשפטית, מכינים, עוברים על הנוסח ויש הערות. פה זה לא קרה. כמובן שבלוחות הזמנים הדוחקים האלה לא הצלחנו להביא להשלמה את עבודת הנוסח או הערות נוסח, אבל השאלה הגדולה היא שאלה עקרונית,

רציתי אם תוכלו לפרוס בפני הוועדה את תהליכי הערכת הרגולציה מה שנקרא RIA. האם ביצעתם הליך כזה? אם כן, מדוע לא העברתם לעיון הוועדה? לא כולם יודעים מה זה RIA. אולי תסביר. הערכת תהליכי רגולציה, כלומר בחינת החלופות השונות. מוצגת כאן רגולציה חדשה שתחול על ציבור מאוד מאוד רחב, כמעט על כל אחד שמחזיק ברכב נוסעים, וכמובן שיש גם עבירה פלילית לצד החובה הזו, לכן אני חושב שחשוב שתפרסו בפני הוועדה את העבודה שעשיתם מבחינת החלופות לרגולציה,

כפי שמקובל. עבודת ה-RIA של התיקון הזה נעשתה כבר במסגרת ההזדמנות הראשונה שהתיקון הועלה לאתר החקיקה הממשלתי, צורף דוח RIA. בעקבות הערות הציבור שהתקבלו, כולל הערות של עמותה בשם צדק פיננסי, נעשה תיקון של דוח ה-RIA. אני מצר על זה שלא צירפנו את החומר בפני הוועדה, אבל החומר קיים, תוקן בהתאם להערות והיום יש דוח מתוקן שנעביר,

לוועדה. יש מישהו מהמשרד שרוצה להוסיף משהו לפני שנפתח את הדיון? אנחנו ממשרד האוצר, רק אגיד - - - כמה כסף אתם מייעדים לצורך תמרוץ המשימה החשובה הזו? מבלי להמעיט, חס וחלילה, מרמת הטרגיות של מקרים שהוזכרו פה, יש הליך RIA שהוזכר פה, שאמור להראות גם את תהליך הרגולציה וגם את העלויות המשקיות שהרגולציה הזו משיתה על הציבור. יש הערות שהועברו ל-RIA מאתנו וממשרד ראש הממשלה. לא קיבלנו התייחסות להערות שלנו ממשרד התחבורה, אנחנו עוד מחכים להן. לפי התחשיבים שלנו, ואני חושב שגם משרד התחבורה אומר את זה, מדובר על מאות מיליוני שקלים. על חשבון הציבור. ומשרדי הממשלה? במשרדי הממשלה יש רכבים ממשלתיים, זה מגיע לכמה מיליונים, אז יש לזה גם עלות תקציבית. אני חושב שבתקופה הכלכלית הנוכחית להטיל, בעיקר על זוגות צעירים, עלות כזאת זה דורש תקינה מעמיקה. היו לנו הרבה שאלות שלא נענו, כמו: מה רמת התחרותיות בשוק, של יצרנים שיכולים לעמוד בתקנים האלה, סקירה בין-לאומית, שבעינינו היו שם כמה דברים שלא היה ברור עד הסוף איך עושים, חוץ ממדינה אחת שמצאו, האם מוצו כל פעילויות ההסברה שהתחילו, ולהבנתי כבר הניבו פירות והראו שהמספר יורד. היו לנו הרבה שאלות. איזה פעולות נקטתם מאז שהמשרד העלה את זה לאתר להערות הציבור?

אתם לא מופתעים שזה בא לוועדת הכלכלה. היו בלי סוף דיונים על זה. אנחנו לא מופתעים כי ידענו שזה הופץ להערות הציבור,

בגלל שלא הופתענו, גם העברנו הערות,

משרדי הממשלה האחרים. פשוט לא קיבלנו עליהן תשובות. לא הצלחתם להגיע להידברות לפני כן? נדיר שבאים לוועדת הכלכלה כשמשרדי הממשלה לא מדברים ביניהם. מדברים - - - לא נדיר, על זה בדיוק אני רוצה לדבר. בכלל לא נדיר.

עוד מעט אסביר לך משהו, בגלל זה רציתי להציע הצעה לסדר-היום לפני הדיון. בדרך כלל כשמגיעים דברים לוועדת הכלכלה זה אחרי שזה מגובש. אני אומר לך שזה נדיר-נדיר.

אני מאגף התקציבים. להבנתנו, גם הדיונים עם המשטרה והמשרד לביטחון הפנים לא נעשו כפי שצריך. בסוף הם אמורים לאכוף את התקנות האלה. אז אתה מדבר גם בשם המשרד לביטחון הפנים? לא, ניסינו להבין איך - - - חוקקנו כאן שלוש רפורמות חשובות, תמונת מחזור איכותית כמו שיש לי כאן היום אף פעם לא קיבלתי. אני יכול להציע הצעה לסדר-היום? אני מיד עובר לאגף שלכם. באתי לדיון הזה אפילו בלי לקרוא את התקנות. נדיר שאני לא עושה שיעורי בית, סירבתי ללמוד אותן. אמרתי שממילא דיון ראשון הוא מקדים, דיון שני הוא הקראה והצבעה, אז נלמד, נשמע. אבל התכונה של המתנגדים, של התומכים התומכים הם רק משרד התחבורה בינתיים הגדילה אצלי את הסקרנות. כשאני מתחיל לשמוע מוסיקה, אני אוהב לשמוע אותה ואני אוהב להתעמת אתה,

זה כמו הערת אזהרה בטאבו מי שהולך להגיד לי דברים לא ענייניים, שקצת יצפה פגיעה. חברת הכנסת, בבקשה. כבוד היושב-ראש, אם אפשר רק להשיב לדברים שנאמרו כאן. אני רק רוצה להגיד שאני רוצה הצעה לסדר-היום. תקבל, אנחנו פה. צהריים טובים לכולם. הוא רוצה להשיב?

אם אפשר, כמה תשובות קצרות לדברים שנאמרו פשוט בשביל להבין את הדברים. אולי אתה רוצה לרשום ולענות במסודר, אחרי ש- - - לא לא, הילה. לא משחררים אותו אחרי זה, הוא יצטרך לענות לא רק לך. החומר עלה באתר החקיקה הממשלתי פעמיים. ההערות של משרד האוצר, שהתקבלו, לא קיבלו מענה פרטני אלא קיבלו מענה בהתייחסות הכוללת שלנו. היום לפני הדיון משרד האוצר קיבל את ההתייחסות שלנו לטענות, גם שיחה עם נציגת הייעוץ המשפטי של משטרת ישראל התקיימה לפני הדיון והוצגו אותן תשובות. בהיבט העלות המשקית חשוב לנו להגיד שהנטייה היא להסתכל על העלות המשקית של מה שמוציאים במסגרת התיקון הזה, אבל צריך לזכור שהחיים שנחסכים ומספר הפניות לחדרי המיון שיש בעקבות התופעה הזאת זו עלות שאליה לא מתייחסים. אתה מזכיר לי חברי כנסת תמימים כמונו, שבאים לשכנע את אגף התקציבים שחשובה ההשקעה הזו,

הם רואים מטר מהפנס, מעניין אותם עכשיו ומיד. הטווח הרחוק יבוא הממונה הבא שיתמודד. לא מעניין אותם הטווח הרחוק. אנחנו תמיד באים אליהם עם נימוקים כאלה, זה לא עושה עליהם רושם. אני פשוט מבקש להשלים את התמונה. דובר כאן על הנושא של רכבים ממשלתיים, שקיימת עלות. עוד לא הגענו לרמת הנוסח, אבל האיסור שאנחנו מטילים הוא לא איסור שמתייחס לרכב אלא זה איסור שמתייחס לנסיעה.

מבחינתנו, רכבים ממשלתיים הם לא רכבים שחייבים התייחסות לנושא הזה מבחינת תקציב המדינה. ככל שמקבל אדם רכב מהמדינה והוא מסיע בו ילדים עד גיל 5, יתכבד וידאג לעצמו למערכת, בהתאם לדרישות שלנו. אתה כל הזמן מדבר על מערכת ואתה שוכח או קצת מתעלם מהעובדה שיש הרבה משפחות שזה לא ילד אחד, זה כמה ילדים. אתה אומר מערכת.

הילה - - - יש גם מענה לכמה ילדים - - - הילה, כדי שתהיה לנו תמונה שלמה, אני עובר למנכ"ל משרד התחבורה ואחר כך ניתן לחברי הכנסת. אבל ביקשתי הצעה לסדר-היום, לפני הדיון. מה ההצעה לסדר הדיון? לא לקיים את הדיון הזה, ואני רוצה להסביר למה. לא לא לא, אז חכה, חכה.

דיון, אי-אפשר לא לקיים דיון. אני רוצה להסביר. לא, מיד אני נותן לך. מנכ"ל שר התחבורה עופר מלכה, בבקשה אדוני. אין לי מה לשמוע אותו, אני אומר את האמת. אני חושב שהדיון הזה הוא דיון מיותר ולא נכון, ואני רוצה לומר למה. אתה מזכיר לי את גילה גמליאל עם הדיון המיותר. אתה זוכר שהיא אמרה - - - ? אבל היא דפקה אותנו ועשתה תקנות, את זה לא ניתן עוד פעם לקרות. יש בעיה בליכוד מי יהיה משוריין בנשים, זו לא בעיה שלנו, של אזרחי ישראל. אני לא מסכים אתך. עופר, בבקשה, אדוני. יושב-ראש הוועדה, הרבה הרבה תודה שאתה מאפשר לי לעלות. אני רוצה להסביר: בסוף מדובר בתקנה שאנחנו מבקשים להוסיף אחרי מקרים מצערים של ילדים, תינוקות עד גיל 5. לצערי, השנה איבדנו שלושה כאלה. הילדים האלה הם חסרי ישע. זו לא תאונת דרכים רגילה שבה הנהג שולט בכלי הרכב ויש לו השפעה על מה שהוא עושה, מדובר בחסרי ישע שנשכחים ונצלים למוות. את זה תשימו בראש ותדמיינו את זה קורה כשאתם באים לקבל את ההחלטה אם לדחות את זה או לא. לא מקבלים כאלה החלטות דרך החור של הגרוש. מעבר לשלושה ילדים שניצלו למוות השנה, יש עוד 124 שאושפזו עם נזקים כאלה ואחרים כוויות, נזקים מוחיים ואחרים. לגבי העניין של כמה ילדים יש אין הרבה משפחות שיש להן יותר מילד או שניים בני אפס עד 5. לגבי העלויות המשקיות ברגע שהוצאנו את זה לשימוע היבואנים כבר התחילו להתארגן, יש להם גם הטבות מס על אבזור שכולל שכחת ילדים, כך שמהיום נראה רכבים חדשים מגיעים עם זה כחלק מהאבזור. לגבי מכוניות משומשות, הרי שאנשים יצטרכו לקנות את זה ועדיף להשקיע 100 200 מאשר לאבד חיים ולאבד חיי משפחה, כי אין סבל נורא מהורה או מצד שלישי שגרם לילד למות בייסורים. זו לא תאונת דרכים רגילה, את זה צריך לזכור. מכובדי מנכ"ל משרד התחבורה, לא תמצא כאן אדם שיערער על החשיבות. מיד בתחילת הדיון גלשנו לזה שיש תחושה שיש פה איזה חיפזון ואי-תיאום עם כל הגורמים. אתה יכול להתייחס לזה?

הנושא הזה בדיונים כבר שנים ארוכות. לא יכול להיות שבמשך שנים יכדררו את הנושא הזה מוועדה לוועדה, מדיון לדיון, ממשרד למשרד. זו לא פעם ראשונה שמנסים לטפל בבעיה הכאובה הזו, שהביאה למותם של הרבה מאוד תינוקות. לא מדברים על השנה האחרונה. לצערי, מאז שנכנסתי לתפקיד ומאז שהשרה נכנסה לתפקיד, בחודש אחד במרחק של שבועיים נפטרו שלושה ילדים. שלושה ילדים נפטרו השנה בתוך פרק זמן מאוד קצר. השרה נתנה הנחייה: שלא ייתכן שאנחנו, במשרד התחבורה, שאמונים על הצלת חיים ובטיחות בדרכים, לא נעשה את המקסימום כדי למגר את התופעה הזו. ואני אומר שזה לא רק הילדים ההרוגים, זה גם הילדים עם נזק מוחי, עם כוויות, עם פציעות מדאיגות. ילדים חסרי אונים, זה חא שהייתה לכם היכולת לשלוט ברכב ולהימנע מתאונה. עופר, אתה חוזר עוד פעם למוטיבציה. המוטיבציה קיימת, זה נושא חשוב. אבל אני אומר שזה לא נושא חדש, אין פה חיפזון. יש פה מיצוי תהליכים של שנים. אז אולי אתה תסביר לי מה החרדה של האוצר, שמגיע לפה בהרכב מלא שני נציגים שעומד על הרגליים האחוריות ומתנגדים? אני לא יודע מה החרדה. החרדה שלהם לא מגובה בנתונים, החרדה שלהם מגובה ב"אמרו לי". אנחנו מסתמכים על עובדות, ואין להם עובדות להגיד למה זה עולה 300 מיליון. וגם אם זה עולה 300 מיליון, הרי שבשנה אחת הם כיסו את העלויות האלה, שכן הם מתמחרים מות אדם בתאונה ב-17 מיליון שקל, כפול 3, כפול 124, כפול זה שמדובר בילדים ולא בהרוגים מעל גיל 18. יש פה עלויות משקיות של מעבר לגיל 18, שאת זה הם לא לוקחים בחשבון. אז אנחנו מדברים מספרים והם מדברים בשמועות, זה ההבדל. שאלה נוספת: נציג האוצר העלה את האי-הסכמה עם המשרד לביטחון הפנים בנושא האכיפה, מה קורה עם האי-הסכמה לגבי האכיפה? לגבי האכיפה הורדנו את האחריות הפלילית כי אנחנו חושבים שהסבל שנגרם הוא סבל שאין לדון אותו באחריות פלילית. מאידך, אם יש לך את המכשיר והלכת להוציא כסף בבנקומט, ואתה יודע שהילד שלך נשכח באוטו, הרי שפה יש עליך אחריות, ומבחינה משפטית זה יהיה הקו המפריד בין חוסר אחריות או חוסר תשומת לב או הריגה לזה שאתה במודע משאיר את הילד שלך כלוא באוטו חסר אונים והולך לעיסוקים שלך ויודע, שחס וחלילה, עלול לקרות לו משהו. אז גם בהיבט הזה, של הבידול והחידוד להורה לשים את תשומת הלב כשהוא יוצא לעיסוקים שאינם מעניין הנהיגה, גם פה חשוב לשים את המכשירים האלה.

משרד המשפטים אתנו? בבקשה. אתם רוצים לשאול שאלה ספציפית או לשמוע את התייחסותנו? מה ההתייחסות שלך לתקנות האלה? כולנו מסכימים שהמטרה שלשמה הן נועדו היא מטרה חשובה לכל אחד מאתנו, ברמות הכי גבוהות של החשיבות. מבחינת התהליך, התקנות פורסמו לראשונה לפני חודשיים, אבל הן עברו שינוי משמעותי והנוסח הנוכחי שמוצג עכשיו עבר תהליך מאוד מהיר. להגיד שזה המצב האידיאלי אני לא חושבת, להגיד שזה בלתי אפשרית משפטית גם את זה אני לא חושבת.

יש לנו קושי משמעותי עם זה שלא התקבלה הסכמת שר המשפטים, שנדרשת. למה לא התקבלה, בגלל צוק העתים או שחוות דעתכם הייתה לא לאשר? החליפו שר, הוא עוד לא נכנס. בגלל שההשלמה של הנוסח נעשתה ביום חמישי-שישי, זאת אומרת ממש לא היה זמן עדיין להביא לו את זה. השר החדש רק נכנס לתפקיד, עוד לא היה זמן להסביר לו. זה היה תהליך מאוד מאוד מזורז, דבר שהוא,

לא אידיאלי. זה לא אומר שהוא בלתי אפשרי, אבל העבודה על הנוסח הזה נעשתה בזריזות. עוד נקודה שחשוב לי להבהיר: בגלל שהדברים נעשו מאוד מהר אנחנו חושבים שיכול להיות שיש בעיה עם מועד התחילה, כי להבנתי נדרש זמן להתארגנות של היצרנים, ככל שנתקדם עם זה. זו הדאגה האחרונה שלנו. ככל שנגיע לשם, ודאי שנתאים את עצמנו. השאלה היא עוד לפני כן: את יכולה להבין, בצוק העתים, שהכנסת מתפזרת והנושא חשוב ותהיה הכרעה או לא תהיה הכרעה היינו בסרט הזה. כולם בהולים, לא רק משרד התחבורה. יש עוד כמה תקנות ומשרדים שכולם לחוצים.

יעקב מרגי יושב-ראש ועדת הכלכלה, רוצה להישען, לאור החרדה הגדולה שראיתי ממש כל הקיר מלא במשתתפים בזום

ניתן להעביר את התקנות כפי שהן, וכמובן יהיו שינויים תוך כדי הקראה וחקיקה, או שזה בכלל לא בר יישום, איך שהן הוגשו? נתנו את האישור שאנחנו לא חושבים שזה לא בר יישום, לפחות ברמה המשפטית, בהבנתנו מגורמי המקצוע, שוב, עם סייג לנושא

ברמה המשפטית, האם זה אפשרי? זה אפשרי, האם אין דרך יותר טובה?

בשלב זה, חברי הכנסת, אני חוזר אליכם.

צהריים טובים לכולם. אנחנו שוב בדיון על הצלת חיים. זה חשוב וצריך לעשות אותו ולקדם אותו, אבל צריך גם להסתכל על התוכן של הדברים ועל הדרך שעושים עד שמגיעים למקום הזה. חשוב מאוד שהדרך תהיה יותר קצרה, כי בזה אנחנו - - - כדי שלא יוציאו לעז על שרת התחבורה, שהיא קשורה לחברה, כמו שפעם הוציאו לעז על שר תחבורה שהוא מחובר ליצרן של האפוד הצהוב. שאול אמסטרדמסקי כתב: זוכרים את האפוד הצהוב? אז אמרת בהתחלה שאתה בא לדיון בידיים נקיות, גם אני באותו מקום. ומסרב להתרגש שמא השמיים ייפלו או שתהיה רעידת אדמה. אכן, צריך לבדוק את הדברים וחשוב מאוד גם לא להפיל את זה על ההורים. זה בלתי אפשרי. אני חושבת שיש כאן אינטרס, גם של חינוך. אם הקורונה תימשך עוד שנה, חס ושלום, המדינה תיתן גם מכוניות לזוגות הצעירים. או שתמנע מכולם לנסוע בכלל. אני באמת רוצה לסמוך על המקצועיות של מי שישב, חקר ובדק. אנחנו סומכים על עצמנו. אני מדברת על המערכת עצמה, שהיא מערכת תקנית,

נבחן אותה ונבדוק אותה. אנחנו נבדוק אותה? כן, נפקח עליה. נפקח עליה כן. ונבדוק אותה, אם היא התנהלה כמו שצריך. הם מביאים עכשיו מוצר שאנחנו צריכים לדון עליו, לאשר אותו או לא לאשר אותו. אז במקום הזה צריך לוודא שהמוצר הזה עושה את העבודה. שזה נעשה בתום לב, בניקיון כפיים. צודקת. זה עניין של חיים. זה לא שאנחנו רוצים להגיד שעשינו וסגרנו ואחר כך נמצא את עצמנו באותו מקום.

חשוב הנושא הכלכלי, הנטל הכלכלי, על מי הוא ייפול. יש גורמים שצריכים להיות מעורבים בדבר הזה וייקחו אחריות על הדבר הזה יותר מההורים. נכון, ההורים רוצים את הילדים שלהם בריאים ובחיים, אבל - - - נכניס הסתייגות שאם יש לזה עלות של 300 שקל זה ירד מאגרת הרישוי של הרכב. מספיק, כמה אפשר לסלול כבישים על חשבוננו? בבקשה, אדוני. תודה רבה על זכות הדיבור. כל הכבוד למשרד התחבורה, לשרת התחבורה, למנכ"ל המשרד ולכל הצוות, שסוף-סוף מביאים תקנות חשובות. הדובר הוא יושב-ראש ועדת משנה של ועדת הכלכלה לעניין בטיחות בדרכים ומניעת תאונות. לא הזכרת שגם אני בתחבורה ציבורית. תחבורה בחברה הערבית.

זו אפליה, גם נגד נשים וגם נגד ערבים... אני מקבל את המחאה. מגיע לי, הייתי צריך לציין את זה מיד. נכון, צודקת. אימאן, הם החריגו את התחבורה הציבורית, תיכף אתייחס לזה. אני רוצה להגיד כל הכבוד על האומץ להביא תקנות לא פופולריות. להגיד לאנשים שהם חייבים להתקין זה לא פופולרי, כל הכבוד. ניהלנו המון ישיבות, היו ישיבות עוד לפני הכנסת הנוכחית, אבל גם ישיבות בכנסת הנוכחית, גם בוועדת המשנה שאני עומד בראשה וגם בוועדה לזכויות הילד, ובכל הוועדות דיברנו על זה שאנחנו דורשים שיהיה פתרון כבר בקיץ הנוכחי, שלא ימותו ילדים סתם וייהרסו משפחות לחלוטין בקיץ הנוכחי. כאן מדברים על כניסה לתוקף בעוד שנה וחצי, זאת אומרת הקיץ הקרוב אבוד. אני חושב שלא צריך לדאוג בגלל הנושא של הפתרון הטכנולוגי, כי ברגע שהשוק יראה שיש תקנה, יש תקן ויש חובה, יהיו עוד המון חברות שייכנסו לזה ויזמים שיפתחו ויעמדו בתקנות ובתקן ותהיה תחרות על המחיר. זה יהיה, וטוב שיהיה. כל הנושאים של הפחד מטכנולוגיה חדשה היו מונעים כניסה של מצלמות רברס, מערכות בקרה פסיביות, מערכות בקרה אקטיביות, חגורת בטיחות מאחור ומקדימה. תמיד אפשר לפחד, אבל הדברים האלה יצילו חיים ואנחנו צריכים לעודד את זה. איפה שיש בעיות צריך להתייחס אליהן. יש לי מספר שאלות, שאשמח שתתייחסו אליהן אחר כך.

מסמך סקירה כללית קצרה מה התקן אומר;

למה רק ב-1 ביוני 2021 ולא כבר ב-1 ביוני בשנה זו? זה השנה הזאת. אנחנו ב-2021. סליחה, אני מצטער. קבלו עוד מחמאה שעמדתם בדרישה ספציפית של הוועדה לזכויות הילד. למה אתה נותן שישה חודשים?

הבעיה היא הקיץ, אנשים לא מתים כשקר בחוץ, אנשים מתים כשיש שמש וחם בחוץ. אתה אמן, חבר הכנסת פינדרוס. אפילו את הציניות שלך לוקחים ברצינות. אני מבין את הציניות, אבל אני חושב שזה דבר חשוב ואנחנו צריכים את זה כמה שיותר מהר. החרגתם את התחבורה הציבורית. אני מבין את ההסבר שנתתם, אבל רכבי הסעות, למשל, אפשר להסביר למה הם צריכים לעמוד בתקן הזה, אבל אם יש להם תקן אחר, שהוא פחות מחמיר מהתקן הזה, אנחנו חייבים שיהיה להם לפחות ברמה הזאת, ואשמח שתתייחסו. לפי התקנה חייב הנהג לפני שהוא יורד או עולה לבדוק את כל - - - אבל חייב לו במינימום מה שאנחנו דורשים מאזרחים אחרים, וכבר תתייחסו לזה. הדבר האחרון הוא למשרד האוצר, וגם למשרד התחבורה: המחירים ירדו, אבל שיש מקום, בטח בהתחלה, לתמרוץ כלכלי. המדינה צריכה לשים את היד בכיס ולהגיד: אם אנחנו מכריחים הכנסה של מערכת, נממן אותה או נשתתף בחלק - - - לא ראית שהאוצר פגוע כי לא ביקשו מהם. כמו שאמרת, נגיע לאגרה ולכל הדברים האלה. בשורה התחתונה אני מברך. יש כל מיני הערות ספציפיות ועל נושאים, אבל כל הכבוד לכם על האומץ, המשיכו כך. אני מקווה שזה יגיע לאישור כמה שיותר מהר, עם כל התיקונים והבדיקות. יצחק פינדרוס,

כפי שאמרתי לך קודם, רציתי במסגרת הצעה לסדר-היום - - - ובכל זאת. תן לי כמה דקות לסיים, אנסה לעשות את זה בקצרה. סיימתי כאן בבניין דיון ב-12:00 בלילה בוועדה שאני לא חבר בה. אתה יודע שאני משתדל להיות בוועדות שאני חבר בהן, לא תמיד מצליח, בוועדה שאני לא חבר בה ביליתי שבוע וחצי. על מה ביליתי שבוע וחצי?

בוועדה לזכויות הילד על תקנות שהביא שר נכבד בישראל. מישהו לחש לאוזניי לפני שבוע וחצי שהמשמעות של התקנות היא שיעלה עוד 500 שקל לילד במעון יום, בטעות, בגלל איזו תקנה.

באו לשם ארגוני הורים, הורים ששכלו את ילדיהם, היו פה בכנסת במשך שבוע וחצי, אני לא יודע אם ראיתם אותם במסדרונות. בכו בדמעות שליש, איך אני מוכן להילחם בדבר הזה שהולכים לעשות למען בטיחות הילדים. מה לעשות, משום מה, בכנסת קבעו שבתקופת בחירות לא עושים חוקים, אבל תקנות בוועדות עושים. מצאו להם השרים מקום להתגדר בו, לעשות הון פוליטי ולהביא תקנות. ספר לי מה נגמר שם עם המעונות. באותו דיון, כמו עכשיו, כל משרדי הממשלה לא היו שותפים. החליטו שבמקום שתהיה על כל שמונה ילדים מטפלת תהיה על כל חמישה ילדם מטפלת. ומי יישא בעלות? מי יישא בעלויות? אגיד לך עד כמה הבדיחה מצחיקה, בא השר ואומר שהאוצר יישא בעלויות; האוצר אומר: עוד לא התייעצו אתי בכלל על התקנות. אבל לא משנה, שהאוצר יישא בעלויות. אין אפילו מנגנון במדינת ישראל שיכול לסבסד דבר כזה, כי במעונות יום זה מסובסד פר ילד באופן יחסי להכנסה של ההורים. אבל פינדרוס, הם מדברים על זה ארבע שנים. תן לי לסיים. אפשר לקבוע תקנות, לקבוע תקנות איך מסבסדים את הדלתה, כי אפשר לסבסד אחוז מסוים,

אבל איך מסבסדים את העלות של 500 שקל פר ילד?

בא השר, אני אומר לו: אתה מאכער או אתה שר?

הוא אמר: אתם, חברי הוועדה לזכויות הילד, תדרשו מהאוצר 600 מיליון שקל ומנגנון שיפצה את מעונות היום על העלויות האלה. שבוע וחצי מתנהל דיון וזה זה ככה: חלק מהחברים הם רוצחים, לא אכפת להם שילדים נפגעים במעונות היום, וחלק מהחברים אומרים: מה זאת אומרת, אנחנו בעד הילדים. אתמול בלילה שלחו תקנות, עוד לא הספקנו לקרוא אותן, אני קם בבוקר אותו דבר,

יסלח לי כבודו,

מדברים על זה שנים,

מכיר את זה. אספר אפילו סוד: לפני עשור קיבלתי פניות מחוץ לארץ מחברות שפיתחו כל מיני דברים שהן רוצות להיכנס לארץ, שאעזור להן עם רגולציה. מכיר את הנושא, לא נולדתי אתמול. אני מכיר את הדיונים האלה, אני בעד.

לא צריך ללכת רחוק, אני קורא את התקנה הראשונה והאחרונה. התקנה הראשונה אומרת: לא יסיע אדם ילד עד גיל 5. אני, ברוך השם, סיימתי ללדת ילדים בשלב זה, לגלגול הזה,

הבן שלי מבקש ממני: תקפיץ אותי לשבת אליך הביתה. יש לי בנים אברכים, אברכים לא מחזיקים רכבים. אני מעלה אותו, עם אישתו ועם הנכד עברתי עבירה פלילית כי אין לי מנגנון באוטו. האוטו שלי מהכנסת, אם אגיע לקצין הכנסת ואגיד שאני רוצה מנגנון באוטו, הוא יגיד לי: אין לך ילדים, למה אתה רוצה? אתה עושה הסעת המונים? אני נוסע לקחת את הנכד שלי עברתי עבירה פלילית.

רק קראתי את התקנה הראשונה, עוד לא נכנסתי לעומק. הלכתי לתקנה האחרונה, ופה אני רוצה להפנות למה שאמרת. התקנה רוצה לקבוע תאריך יום כ"ה בסיון התשפ"א. יש לי שאלה אליך: כמה חברות וחנויות בישראל אתה מכיר שמתקינים את זה היום? יצטרכו לעשות רגולציה, מכון התקנים יצטרך לאשר את זה. אנחנו אזרחי ישראל, יש לי צ'יפ עם רעיון, כמה זמן לוקח עד שמכון התקנים, שישב פה ובכה עם המתחרים שלו, יאשר לי שזה תקני? ואחרי שהוא יאשר לי, כמה זמן ייקח למשרד התחבורה, שרץ לפה באמצע הלילה? הוא גם ירוץ לאשר לי? הסינים נכנסו לאתר של משרד התחבורה, זיהו את התקנות וכבר ייצרו את המוצר. הוא כבר בדרך לארץ. כן כן, הבנתי. כשהכניסו לפה מוביליי בשביל למנוע תאונות דרכים ודרך אגב, לא פחות הרוגים מהילדים שנשכחו באוטו, שכל ילד זה עולם ומלואו. מדינת ישראל עשתה מערכת מה אתה עושה ברכבים חדשים, אתה עושה תהליך תהליך שיתחיל מחר בבוקר מצדי.

לוקח למשרד התחבורה חצי שנה לארגן את זה, אבל בוא נגיד שהם יעשו את זה מהר, יותר מהר מאשר אותו אזרח מסכן שצריך למצוא ספק, ועד אז הוא פלילי, הוא לא יכול להיכנס לאוטו או לא פלילי, או כן המשרד לביטחון הפנים או משרד המשפטים. חבר'ה,

ואמרתי את זה בהתחלה, שבדיוק כמו עם גילה גמליאל, בדיוק כמו עם איציק שמולי, שרים בתקופת בחירות שאני מכבד אותם מאוד, כל אחד כבודו במקומו מונח רוצה כותרות יפות בערב בחירות. יצא שהשר בא להציל נפשות בישראל ואנחנו באנו להרוג, ולכן ביקשתי לעצור. בסיפור הזה עם איציק שמולי נפלתי, שבוע וחצי ביליתי בכנסת בשביל לנסות לעצור את זה, כי כל הזמן היה הלוך וחזור עד שג'בארין הבין על מה מדובר. אתמול ב-12:00 בלילה הורדנו לפחות את החלקים הבעייתיים, כשהשר איים שימשוך את התקנות ומשך אותנו עד 12:00 בלילה הלוך וחזור. תעצור את המשחק הזה עכשיו. הוא יכול להימשך פה שלושה שבועות ואנחנו נהפוך להיות אלה שלא אכפת להם חיי אדם והם יהפכו להיות הצדיקים שבאים להציל חיי אדם. לכן אני מבקש ממך לעצור את הדיון המצחיק הזה.

הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. סליחה? סליחה, חברת הכנסת הילה שי וזאן. אני אשם שהרגלת אותנו שאת לא פה? עשרה ימים לא הייתי. תודה. נאמרו פה דברים חשובים, ראיתי גם כמה הערכות של כל מיני גורמים לגבי כמה ילדים. מעט מאוד ילדים, ואז עושים חישוב נוראי ומנסים לרמוז שזה רק שלושה ילדים, שזו עלות של 23 מיליון, כאילו אפשר לכמת חיים של ילד. את זה אני שמה בצד, ואמר היושב-ראש באופן ברור שעל זה אין ויכוח. אבל יש שאלות מאוד חשובות שצריכות לעלות, כמו שאמר פה חברי, שאנחנו חייבים לקבל עליהן תשובות לפני שאנחנו מעבירים תקנות כאלה, כי אחרת זה לא הגיוני. אחת, ההערכה שקיימת כרגע אצל משרד התחבורה, של 300 מיליון, לא מביאה בחשבון את האפשרות שיהיה ייקור של המערכת. אני מדברת עכשיו כיושבת-ראש ועדת המשנה לצרכנות, אני מסתכלת בעיניים צרכניות של ההורים, שעכשיו מתמודדים גם עם הקורונה, ויכול להיות שהם יצטרכו להחזיק שתיים או שלוש מערכות. עד לפני שנה הייתי צריכה שתי מערכות, למשל. אני באה מעיניים צרכניות. יכול להיות שיהיה ייקור, כי ברגע שזה ייכנס בתקנות ויהפוך להיות חובה, כולם יצטרכו לעשות את זה. מצד אחד זה יכול להביא להרבה אנשים - - - לפעמים לא. לפעמים כשיש מכשיר נדיר בהתחלה הוא עולה כמו משכנתה וכשהוא נכנס לשוק הוא יורד. אז נסכים על דבר אחד שאי-אפשר לדעת מה זה יעשה.

אין לנו הערכות.

כי היום אנחנו לא יודעים אפילו על מערכת אחת, ודאי לא על כמה שזה מה שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים תחרות, שעומדות בתקן שמוצע. אמר יצחק בצדק: הרגולציה אנחנו יודעים במדינה הזאת, הביורוקרטיה אנחנו יודעים במדינה הזאת. כמה זמן ייקח עד שמערכת תעבור אישור אנחנו לא יודעים, הנתונים האלה חייבים לבוא בפנינו כשאנחנו מחייבים את הצרכן לשים מערכת כזו. נקודה נוספת, יש הרבה מאוד אפליקציות בשוק. לא שמעתי, לא ראיתי בסקירה של משרד התחבורה שבדקו אולי יש אפליקציות שיכולות לעשות תפקיד דומה לא בעלות כזו גבוהה לצרכן, של 300 עד 500 שקלים למערכת. כמה זמן לוקח לאשר מערכת במכון התקנים? אולי להציע אפילו שהתקנות ייכנסו לאישור רק לאחר כמות מסוימת של מערכות מאושרות, שנדע לפחות שאנחנו, כוועדת כלכלה, דואגים לתחרות. גם לגבי הטבת המס, שהיום ניתנת רק למערכות יקרות ברכבים חדשים אולי, כמו שנעשה במוביליי, אפשר לשקול להחיל את זה דווקא על רכבים יותר ישנים, כי לא לכל ההורים יש רכבים חדשים, ולאו דווקא היוקרתיים שביניהם. לפחות נכוון פה את ההטבה למקום שהוא יותר נזקק. דבר אחרון, אני יודעת שאיטליה היא המדינה היחידה שמצאנו בהכנה שיישמו והכניסו את הדבר הזה. אשמח לראות איזושהי הסקת מסקנות: איך זה עובד באיטליה, מה העלות על הצרכן, מה זה גרם לתחרות, האם היו עוד מערכות. כרגע אני מסתכלת על אירופה וחוץ מאיטליה אף מדינה לא לקחה את זה על עצמה, אף מדינה לא הכניסה, זה קצת תמרור אדום. בואו תענו לנו על השאלות האלה. זה אדום בוהק בגלל שזה בא מאיטליה. יכול להיות, אז צריך לתת את הדעת על כך. תנו לנו את התשובות לשאלות, גם לשאלות של חברי יצחק,

לגבי הצורך בכמה מערכות וכו', ואז נשקול אם לאשר את התקנות. עו"ד רחלי טבת ויזל מנכ"לית הרלב"ד, בבקשה. אני רוצה להתרחק מהשאלות שעלו פה, גם מהדברים הציניים וגם מהדברים הפוליטיים לכאורה. אותנו זה לא ממש מעניין. יש מס קבוע מדי שנה, ואנחנו עושים המון הסברה של מספר ילדים שמתים ברכב או מספר ילדים שנפצעים, וזה קורה שנה אחרי שנה. שנים אנחנו מדברים על זה, סוף-סוף מעלים לפה איזשהו סוג של פתרון, איזשהו סוג של תקנות. אני פונה אליכם ואומרת: שימו בצד ציניות, שיקולים זרים. תעזבו את כל זה. יש פה תקנות שמיועדות להציל חיים ויש פה הזדמנות. זה דבר אחד. דבר שני שאני רוצה להגיד, לגבי העלויות של המכשירים האלה. ראינו לפני שנה ושנתיים שיש לא מעט מכשירים בשוק, חלקם בעלות הרבה יותר נמוכה. יבחר ההורה אם הוא רוצה לשים את ה-50 שקל או ה-700 שקל, אבל הוא יוכל לעשות את זה.

לפי משרד התחבורה זה 300 עד 500 שקל. שכחנו שאנחנו מחייבים את ההורים לשים ברכבים כיסאות בטיחות ובוסטרים. הם עולים הרבה יותר כסף, והתרגלנו לזה שההורים קונים, לא המדינה קונה, לא את הבוסטר ולא את הכיסא היקר. זה עולה הרבה יותר והתרגלנו לזה שאנחנו,

יש לנו אחריות על הילדים שלנו.

חבר הכנסת פינדרוס, גם לסבא וסבתא יש אחריות על הילד. יש לא מעט ילדים שנשכחו אצל סבא וסבתא או אצל מטפלת או אצל דוד, והציפייה שלנו היא שיהיה לזה פתרון. משרד התחבורה מגיע סוף-סוף וזה לא מהיום, אני ארבע שנים ברלב"ד, אני שומעת דיונים על הנושא הזה כל הזמן ומציע פתרון בתקנות.

כרלב"ד מבקשים לתמוך בזה ושסוף-סוף יקרה פה משהו, כי עד עכשיו לא קרה שום דבר. יש הזדמנות לתמוך במשהו שיקדם, אז קדמו את זה. את מכירה את התקנות? כן, אני מכירה את התקנות. יכול להיות שהזמן לא יספיק כדי להיערך, אז בסדר - - הזמן הוא לא בעיה. את הזמן נתאים בדיון. - - תעשו הערכה של זמנים. אנחנו מכירים את התקנות ואנחנו תומכים בהן, אנחנו לא חושבים שיש מאחוריהן איזשהו מניע זר, חוץ מניסיון להציל את הילדים. ניסינו לעשות דברים אחרים, ניסינו בהסברה, ועדיין אנחנו מעלים מס שנתי של ילדים מתים. זה אמנם שניים-שלושה ילדים מדי שנה,

המשרד לביטחון פנים. אני רוצה רק להגיד משפט. אם עכשיו הם מציגים לנו ארבע-חמש מערכות של 50 שקלים, כמו שהיא אמרה, אני מושכת את כל הטענות ואת כל השאלות הצרכניות שלי.

אני בכוונה לא נכנס להתקנים. אם ישר הייתי מבקש שיראו לי את ההתקן היו חושבים שבאתי מטעם איזו חברה. אני מכיר את הרגישויות. גם זה שדבר הוא נכון לעשות אותו, צריך לעשות אותו נכון. צודקת, אנחנו לא שם. כרגע אנחנו בדיון מקדים. המשרד לביטחון פנים. שלום, כבוד היושב-ראש. אני ראש מחלקת התנועה. אנחנו בהחלט תומכים בקידום החוק הנ"ל. קיבלנו את הגרסה הקודמת של החוק והעברנו את ההתייחסויות שלנו למשרד התחבורה. מבחינת ההתייחסות שלנו, שתי נקודות שאני מבקש להעלות. הראשונה היא נושא המוניות; יש פה התייחסות לרכבים פרטיים, כמובן שלגבי האוטובוסים יש תקנה נפרדת, אבל יש גם הרבה מאוד מוניות שמבצעות הסעות, בעיקר של ילדים בסיכון או ילדים של חינוך מיוחד, ואנחנו חושבים שזה נכון לחייב גם את המוניות האלה במערכות האלה, במיוחד כשמסיעים ילדים עד גיל 5,

זה דבר ראשון. דבר שני, מדובר פה על שלוש מערכות שהן בשני כובעים מערכת מקושרת ומערכת מחוברת.

כמשטרה, פשוט בודקים אם יש מערכת או אם אין מערכת, אם המערכת קיימת או לא קיימת ברכב. אין לנו שום מושג איך נראה אותו אישור של מערכת, איפה הוא צריך להיות, איך הוא צריך להיות ברכב, איפה הוא מודבק. אני גם לא בטוח שזה נכון שאנחנו, כמשטרה, נבדוק את הדברים האלה. זה משהו שנכון שייבדק במסגרת הרישוי השנתי של הרכב, בטח כשמדובר במערכות שהן מערכות מחוברות. מעבר לזה, אנחנו בהחלט בעד תיקון התקנות. אנחנו בעד הצלת חיים, בטח של ילדים קטנים. תודה רבה. עמיחי פישר, משרד ראש הממשלה.

אתייחס למה שכבוד היושב-ראש מעלה שוב ושוב מבחינת התהליך. התזכיר עלה ב-1 בנובמבר לאתר החקיקה, לא הכרנו את זה לפני. דיבורים אולי היו, אבל לא היה תהליך עבודה מסודר. בהתאם להחלטת הממשלה, אנחנו מעירים על דברי חקיקה. יש פה מעמד מסוים ומוגדר בהתייחס לדוחות RIA. דוח ה-RIA היה מאוד דל, בחלופות שלו, בתהליך השיתוף שלו, באפשרויות שהוא מעלה, באיזונים שהוא מייצר. בהתאם לסמכויות שלנו, שלחנו בקשה להתייחסות ולא קיבלנו עד זה הרגע שום דבר שמתייחס לפנייה שלנו. כנ"ל, הדוח לא הועבר לכנסת. ולאור זאת, מה עמדתכם? קודם כול, מבחינת התהליך, התהליך לא - - - דבר שני, מבחינת הדבר עצמו, כמו שאמרו החברים, מדובר ברגולציה עם עלויות מאוד גבוהות, עם המון בעיות ביורוקרטיות של תקנים, שאלות של תחרות, ואי-אפשר להעביר דבר כזה בלי עבודת מטה רצינית. סתם אשאל שאלה מאוד פשוטה: יש לי שני ילדים בגילים הרלוונטיים - - - מכובדי, אולי התבלבלת.

ככה גם הציגו לי אותך, מטעם משרד ראש הממשלה, ממונה על הרגולציה.

אני שואל עכשיו: משרד ראש הממשלה תומך, למרות שלא דיברו אתכם ולא התייעצו אתכם? המוצר הזה ראוי לחקיקה או לא ראוי לחקיקה? תענה לי כן או לא, מתנגדים או תומכים. מתנגדים. צריך לעבור פה תהליך הרבה יותר רציני. אני יכול לומר לפרוטוקול שמשרד ראש הממשלה מתנגד לתיקון התקנות האלה. כן. תודה רבה לך. אבל אני יכול להעלות עוד נקודה? כן, בבקשה. עכשיו אתה יכול גם לספר סיפור, אם אתם רוצה. אעלה נקודה. הורה שנולד לו תינוק ורוצה לקנות כיסא בטיחות, הוא חייב לקנות כיסא בטיחות. נגיד שהוא רוצה לקנות כיסא בטיחות ב-1,000 שקל, עכשיו הוא צריך להוסיף מערכת שעולה 300 שקל.

למה זה יתמרץ אותו? הוא יקנה עכשיו כיסא ב-1,300 שקל?

הוא יוסיף את המערכת ויקנה כיסא שהוא איכותי פחות,

אני מעדיף להתאפק ולא לענות לך על השאלה.

חבל שהיא נשאלה בכלל. יש משרדי ממשלה נוספים שרוצים להתייחס בזום? אם אין התייחסויות נעבור הלאה לנציגים אחרים. אני רוצה לדבר, כבודך. אני רוצה לענות לכמה דברים, ברשותך. אבל אני לא בשלב התשובות, עופר. למה לך?

אני ממש מבקש להעמיד על דיוקם, זה חשוב לי. בבקשה, אדוני. כפי שאמרתי קודם, התהליך ארך מספר שנים והוא לא תהליך חדש. הנושא של משרד ראש הממשלה, אני לא בטוח שמנכ"ל משרד ראש הממשלה מסכים עם מר עמיחי פישר. אז תבדוק את זה. אבדוק את זה בהחלט, אבל ה-RIA נועד להקל ולפשט את הביורוקרטיה ומה שאתם עושים זה בדיוק הפוך, אתם מכבידים, מקשים וגורמים לעלויות. עשינו תהליך RIA מלא, ואם אתה טוען שלא אתה טועה. לגבי זה שלא ענו לך, אני מציע שתפתח את תיבת המייל שלך ותראה תגובות ותשובות. רק תיתן הבהרה שאתה פונה לעמיחי, לא אליי. לעמיחי.

אומר לעמיחי: תפתח את תיבת הדואר, תראה שענו לך. יש לך נציג אצלנו, נציג שעושה RIA ועשה RIA, ואתם הגדרתם אותו כאחד הטובים במגזר הממשלתי שעושה RIA. אז עשינו RIA ועשינו תהליך סדור וארוך, ותפסיקו להגיד שלא עשינו תהליך סדור. למה זה לא קיים בחו"ל? מכיוון שמזג האוויר בחו"ל מזג האוויר שונה ממזג האוויר בארץ. בחו"ל גם לא מחסנים, אז נפסיק את החיסונים? אני שואל אתכם. אולי אין להם גלי חום כמונו, אבל יש להם גלי קור.

אם תשכח תינוק במקומות שהייתי בהם, עם מינוס 28 מעלות או מינוס 15 מעלות, תקבל אותו שלגון. ובשנים האחרונות יש להם גלי חום.

מצילים חיים, נועדנו להציל חיים, תפקידנו להציל חיים. יש אין-סוף מערכות, כבוד חברת הכנסת. יש מערכות, אפשר לחפש אותן באינטרנט, העניין הוא שברגע שנעשה תקנות כל המערכות האלה יעברו תקינה, אנחנו חייבים את התקינה. הקלנו מאוד בתקינה ובבדיקה. אתה יודע להגיד כמה מערכות קיימות עומדות בתקינה המוצעת היום? לא עומדות בתקינה מכיוון שלא היה תמריץ ליזמים, ליבואנים וליצרנים לתקן את התקינה, מכיוון שלא היו תקנות. אז הוא אומר: אם אני יכול למכור בלי לשלם למכון התקנים, למה שאשלם? זה דבר אחד. דבר שני, מכון התקנים דרש דרישות מחמירות, והם אמרו: אנחנו לא עוברים את זה. בחנו את זה, שקלנו את השיקולים, עשינו את האיזונים המתבקשים, קבענו תקנות שיקלו כדי שכמה שיותר יצרנים ויזמים יוכלו לעבור את רף התקן, ועכשיו כשיאושרו התקנות האלה יהיה להם תמריץ לשלם את האגרה למכון התקנים כדי לקבל את תו התקן. לכן כל כך חשוב שתעזרו ותאשרו את הדבר הזה. הדבר הזה לא נעשה מבחינה פופוליסטית, הוא לא נעשה מבחינה פוליטית. האמירות האלה פשוט מקוממות. אנחנו מנסים להציל חיים ואנחנו מואשמים באמירות פופוליסטיות כאלה ואחרות. תודה. נועה זלצמן, מאז הדיון הקודם הגבלנו את מהירות הדיבור, אז בבקשה, לובי 99. שלום. קודם כול, בתור אמא לילד בן שנה, אני מבינה לחלוטין את הרצון בתקנות האלה, אבל אני רוצה למקד את הדברים שלי לא בתקנות אלא בתקן. הזכרת את התחקיר שפורסם בתוכנית עובדה על החוק שמחייב אפוד זוהר, שהוא חוק שאין ספק שהוא למטרה טובה, אבל בדיעבד התברר שהנהנית העיקרית ממנו היא חברה אחת בשם 3M. לכן השאלות שאשמח לקבל עליהן תשובה הן: קודם כול, כמה חברות עומדות היום בתקן למערכת כזאת? כמה חברות יכולות לספק מערכות למאות אלפי רכבים - - נעלה את מכון התקנים אחרייך. - - ואולי אפילו מיליוני רכבים תוך חצי שנה, שזה זמן מאוד קצר? שוב, אין לי ספק בכך שהמטרה של התקנות הללו חשובה, אבל אני רוצה למנוע מצב שבדיעבד יתגלה שהתקן הזה נתפר למידותיה של חברה מסוימת.

מה שאני רמזתי, אם קרה לא אמרתי שזה קרה, שאלתי אם זה קרה,

אמרת את זה כעובדה. צריך את זה לומר בזהירות.

היא אמרה שמא.

אבל שמא, ולמען למנוע לזות שפתיים. תודה רבה לך.

התקנים לא אתנו? עוזי אלוף, לא נמצא? אנעל את הדיון, אני לא יכול להגיע לדיון משמעותי בלי מכון התקנים. גיל בן דוד, יזם ופעיל למען צעירים מאוכלוסיות מוחלשות, בבקשה. נעים מאוד, אני בן 23 מבת ים, יזם צעיר, מנסה לעשות מה שאני יכול. אמנם אני לא מבין גדול כמו משרד התחבורה, אני חלילה לא חושד בכשרים, לא רוצה ללקות, אבל אני כן מבין בטכנולוגיה. אני אחרי שירות של חמש שנים ב-8200, אני מאוד מבין בטכנולוגיה, אני מאוד מבין מה שוק חופשי עושה לטכנולוגיה, אני גם יודע מה רגולציה ותקינה עושות לטכנולוגיה, כמו שהיה עם מצלמות רכב וחיישני רברס.

היוזמה מבורכת והלוואי שנגיע לאפס תמותה. אני חושב שכל תקינה רק תעכב את הייצור, היא תחסום יזמים צעירים.

אני יודע מה זה ביורוקרטיה, אני יודע מה זה לעבור תקינה, אני יודע מה זה שיש לך מתחרים שהם כבר ענקיים וברגע שיש רגולציה שאומרת שבתוך חצי שנה כולם חייבים להתקין את האמצעים האלה זה אומר שלי, בתור יזם צעיר,

אין לי אפילו במה להשקיע את המאמץ כי בעוד שנה, כשהמוצר שלי יהיה מוכן, או גם אם יש לי כבר מוצר שלא עומד בתקן וצריך לעשות את הפיבוט הזה, זה ייקח לי מספר חודשים, שזה בכלל לא ריאלי. אין לי את המשאבים לזה,

אוותר מראש והשוק יישאר לשתי חברות גדולות. זו הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה היא עניין המידתיות, שחברי הכנסת פינדרוס והילה שי וזאן אמרו. אני חושב שצריך להשקיע את המאמצים במקומות שיש בהם,

יותר הרוגים, כמו תאונות דרכים והתחשמלות בבתים. אם נעשה רגולציה על כל בעיה כזאת נגיע לעולם שהרבה יותר קשה לחיות בו, במיוחד לזוגות צעירים. גדלתי בבת ים, אני יודע מה זה כשאתה אומר למשפחה להוסיף 100 שקל של קרן קרב בבית ספר והיא מחפשת מאיפה להשיג. אני חושב שאם ניתן לתהליך הזה להיות טבעי, עוד יזמים ייכנסו. זה אומר שהמוצרים יהיו הרבה יותר איכותיים, יהיו הרבה יותר זולים, התחרות תהיה רבה. אם נשאיר את זה רק במצב של רכבים חדשים, אז בכל מקרה נעשינו מדינת ליסינג ולאט-לאט כולם יהיו עם רכבים חדשים ואין טעם להעמיס את זה על הזוגות הצעירים. תודה. דני ללזר, סמנכ"ל פיתוח אד"י מערכות, בבקשה אדוני. שלום לך, תודה רבה על ההזדמנות לשוחח. יש מספר דברים שאנחנו חושבים שחשוב מאוד להעלות אותם בשלב הזה. אני סמנכ"ל פיתוח וניהול המוצר בחברת אד"י מערכות, אנחנו מודעים מאוד לרגולציות, הבאנו גם מוצרים אחרים שמתחברים לתקנים האחרים שקבענו דרך משרד התחבורה, כך שאנחנו מבינים מה יהיה התהליך. אנחנו רואים פה כמה נקודות שלדעתנו, ברמה הביצועית, מעמידים אותנו בפני מחסומים. אחד מהדברים שהעלה חברנו ממשטרת ישראל הוא נושא האכיפה, שהוא מאוד בעייתי בתקן הנוכחי, כי התקן מדבר על מערכות מקושרות ומערכות מחוברות. כדי שכולם יבינו, במערכת מקושרת מדובר באיזה רכיב ששמים על הכיסא ורכיב אחר שנמצא על מחזיק מפתחות או בטלפון של אותו הורה והקשר ביניהם הוא כזה שאם מתרחקים מהרכב הטלפון מצלצל או מוציא איזו הודעה. לדעתי, זה לא ניתן לאכיפה. אותם אנשים שאמורים להיות אלה שבודקים שהמערכת אכן קיימת ועומדת בתקן, הם לא יכולים לבדוק את זה.

משטרת ישראל לא מעמידה את האנשים בצד הרחוב ובודקת אם הם מתרחקים או מתקרבים לאוטו. זה מאוד בעייתי.

כשר תחבורה, אומר לך שתגיש לי הצעה למערכת כזו, כמה אתה חושב שהיא תעלה? מערכת משוכללת, טובה, כמה אתה חושב שתעלה? מערכת משוכללת, שמתחברת לרכב ואפשר גם לקשור את המערכת לבדיקה שנתית וגם לציין אותה בטסט השנתי בבדיקה מסודרת, להערכתי נעה בין 300 ל-400 שקל לצרכן הסופי.

כמו ההערכה של משרד התחבורה. זו נקודה אחת. נקודה שניה היא עלות הבדיקה במכון התקנים.

יחד עם שלושה מהנדסים, במכון התקנים לפגישה מאוד מאוד ארוכה. הבאנו את המערכת, שעומדת בכל התנאים, והם דרשו מאתנו קרוב ל-90,000 שקל לבדיקה. היום יש כמה הקלות שזה מוריד את העלות, להערכתם, למשהו בין 50,000 ל-70,000 לבדיקת מערכת. אני חושב שזה לא ישים, זה לא משהו שמישהו מאתנו הולך להשקיע בו, וזה עוד מחסום, לדעתי. תודה. מכון התקנים אתנו? בבקשה, אדוני. אתה מכיר את התקנות האלה? אני מכיר את התקן. אתה יכול לומר לי, פחות או יותר, כמה התקנים או מערכות כאלה יש בשוק שיכולים לעבור את התקינה? אני לא יודע, עוד לא התחלתי לבדוק. עוד לא בודקים על פי התקן. הבנתי שהייתם חלק מהצוות שקבע את התקינה.

אני אישית לא הייתי בוועדת התקינה שכתבה את התקן, אבל אני יודע מה הנחה אותם. הנחה אותם הרצון שהתקן שיהיה fail proof תקן שיהיה מספיק חזק, שלא ייגרמו תקלות ברכיבים השונים של המערכת. זה לא מכון התקנים, זו ועדת התקינה שהיא ועדה ציבורית, דרשה שורה ארוכה של דרישות שאת חלקן אנחנו לא יודעים בכלל איך לבצע, חלקן קשה לבצע ואלה גם בדיקות חוזרות ונשנות, והכול כדי להבטיח שהמערכת לא תיכשל בזמן אמת מערכת עתידית, אז לא היו עדיין מערכות.

יש בתקן דרישה שאומרת שהתקנת המערכת לא תפגע באף אחת ממערכות הבטיחות האחרות ברכב. מכון התקנים, או כל מעבדה אחרת, לא יודע לעשות את זה, כי התקנה אומרת שאפשר לחבר את המערכת לכל כיסא בטיחות שהוא.

שהפעולה של כיסא הבטיחות לא נפגעה? צריך לבדוק אותו על פי התקן שחל עליו, כשהמערכת מותקנת בתוכו. אם לא מי שבודק לא יודע. יש הרבה בעיות בתקן, אמרנו את זה בעבר וגם דרשנו רביזיה בתקן כדי שהוא יהיה כתוב בצורה טובה יותר, שתהיה מקלה יותר. שתוכלו בבוא העת לבדוק. תודה. שוקי שדה,

שמו אותך על ועדת הכלכלה. קודם כול, תודה רבה, היושב-ראש. זה כבוד בשבילי להיות אתך בדיונים האלה,

כל זמן שהם נוגעים למערך ההיסעים במדינה אעשה את הכול כדי להשתתף בהם. לתוכן העניין, מערך ההיסעים במדינה בהחלט דוגל ברמת בטיחות מקסימלית, ובייחוד ברמת הילדים, ונעשה את הכול שהפעילות הזאת תתבצע. מעבר לזה, צריך לחשוב טיפה גם על הרמה הכלכלית. בתקופה האחרונה אנחנו מקבלים משימות שונות מהרגולציה, כמו לדוגמה טכוגרף חדש שעולה אלפי שקלים, שכחת ילדים 300 שקל, ביטול המס על הבלו שקיבלנו. בקיצור, עושים לנו הפחתות וחושבים שאנחנו - - - גם פילאטיס עולה כסף, גם נופש בדובאי עולה כסף, ביטוח בריאות עולה כסף. הכול עולה כסף, רק דבר אחד, אנחנו לא יכולים לשלם את כל המדינה. כל דבר מטילים עלינו: תשלמו, תשלמו. יש גבול גם לעניין. החריגו אתכם. אוקיי, לא אתווכח עכשיו דרך ועדת הכלכלה.

הייתה גם פגישה עם שר האוצר ומרבית הדברים לא בוצעו. אבל לא זאת הבעיה. ניכנס לעניין: יש שתי בעיות טכניות שחייבים לפתור, וכמה שיותר מהר. ישבתי על זה גם עם מנכ"לית אגף הרכב וזה נמצא בבדיקה, אבל זה לוקח הרבה זמן ובינתיים אין תוצאות. אנחנו מדברים על הכיסא הזה, המכשיר הזה או המערכת הזאת, כל דבר אחר שנכנס לאוטובוס חייב בבדיקה אחת לשנה. ביקשנו שכל המערכות האלה ייבדקו במסגרת המבחן השנתי, ואין אפשרות כזאת. אנחנו נוסעים לכל מתקין בנפרד, ויש שש או שבע מערכות כאלה שאנחנו צריכים לבדוק, ואחד המתקינים הוא שכחת ילדים. רק על הבדיקה הזאת אצל המתקין לוקחים בסביבות 300 שקל. צריך להעביר את מערכת שכחת הילדים כבדיקת קבע במכון הרישוי על מנת שהדברים האלה יתבצעו בצורה טובה. דבר שני הוא נושא התשלומים. צריך לחשוב על כל המערכות שנכנסות, שישתתפו אתנו באיזשהו תשלום, ובהחלט אני מקבל את מה שאמרת לפני כמה דקות נושא ההורדה מהאגרה השנתית. שיתחשבו בנו, שיבטלו חלק מהאגרה השנתית לאוטובוסים על מנת שנוכל לשלם את יתרת הדברים במערך הבטיחות. דבר נוסף, שנאמר כבר ואני חוזר עליו: חייבים לעשות מספר מתקינים רב על מנת שתהיה תחרות. אין תחרות, המחירים עולים, כל אחד לוקח מה שהוא רוצה. יש לנו ניסיון מר עם מערכות כיבוי אש שהרכבנו, שיש במדינה שניים או שלושה מתקינים. העלות של המערכות האלה כל הזמן קופצת ברמות של אלפי שקלים, והתוצאה היא שכשבאים לתקן משהו זה עולה 1,000 שקלים כי הוא היחיד. חייבים לעשות בעניין הזה סדר אחת ולתמיד. תודה רבה לכבודו. תודה. אוריאל שם טוב, בבקשה. תודה רבה. שלום לכולם, אני הרכז הכלכלי של עמותת צדק פיננסי. בשנתיים האחרונות העמותה שלנו מנתחת את כל הרגולציות שמפרסמים משרדי הממשלה השונים, והליך גיבוש התקנות שנמצאות אצלכם היום סווג אצלנו בקטגוריה האדומה, שזו הקטגוריה הכי נמוכה. גם לכם יש רמזור? כן, גם אנחנו עובדים עם רמזור. מה זה קטגוריה אדומה אצלך? במשרד הבריאות הרמזור לא הצליח. אצלנו זה עובד קצת יותר טוב. לעמדתנו, יש חובה להביא בפני חברי הכנסת חומר מקצועי ורציני שעל בסיסו אפשר יהיה לקבל החלטות מושכלות. כרגע זה לא המצב, לצערנו. ההחלטה במשרד התחבורה על התקנות התקבלה על בסיס נתונים חלקיים, לא מבוססים, מבלי להתייעץ עם גורמי מקצוע ובעיקר בלי להתייעץ עם ההורים. לכן ההמלצה הראשונית שלנו היא לעצור בשלב הזה, לעשות בדיקה רצינית יותר עם העובדות לפני שממשיכים לקדם את הרגולציה הזאת. אין ספק שילדים שנשכחים ברכב לוהט ומוצאים את מותם זו טרגדיה איומה, והראשונים שרוצים שזה ייפתר הם ההורים עצמם. אבל בשביל להחליט אם צריך לטפל בנושא הזה באופן מוסדי צריך להבין אם בכלל יש פה בעיה רחבה או שמדובר באירועים קשים, אבל נקודתיים. נכון, נאמר פה שקשה למדוד חיי ילדים בכסף, אבל זה משהו שאנחנו עושים כל הזמן, כי ככה המדינה מתנהלת. ככה אנחנו עושים בסל התרופות וככה עושים בהגבלות של הקורונה שכולנו רואים. חייבים לעשות את זה, כי כל כסף שהולך לתקנות האלה יכול היה להציל ילדים במקום אחר. אז כל השאלות האלה הן שאלות שחייבים לשאול לפני שמקבלים החלטה בנושא.

אשמח למשפט אחרון. הרגולציה הזאת משהו דומה, קיימת רק באיטליה, וגם שם היא נכנסה לתוקף ממש בזמן האחרון, כך שאנחנו לא יודעים אם היא בכלל יעילה. לגבי עלות הרגולציה הזאת, משרד התחבורה אומר שמדובר בכ-300 מיליון שקל, אבל זה לא מתחשב בכל הרכבים האחרים של סבא וסבתא, שמרטפים וכו',

לדעתנו, לקרוב למיליארד שקל.

ליאור בן

תודה רבה על ההזדמנות ועל הנגישות. אני יזם, בעל מוצר שהוא בעל בשלות גבוהה, נמכר באיטליה המדוברת בשיחה הזאת בכמות גדולה, ולכן יכול לסבר את האוזן על מספר נתונים שנשאלו ועל מה שיותר חשוב פה, ישימות וזמינות. אנחנו בסך הכול רוצים לשפר מצב קיים, אז האם אנחנו הולכים לעשות את זה בצורה הקיימת או, רחמנא ליצלן, דווקא הפוך. היוזמה מבורכת ונכונה,

ובואו נמשיך מכאן. אני רוצה להאיר את עיניכם לגבי הביצוע בפועל במתווה הקיים, עם חבות התקן מה-1 ביוני, מה קורה אתו אם יאושר. יש ארבעה מכוני רכב שיהיו מאושרים לאשר כל מוצר, באשר הוא. מסתבר שזה לא ישים מבחינת לוחות הזמנים. אנחנו מוצר בעל זמינות גבוהה ובשלות גבוהה, הוא נמכר כבר בפועל. זה יגרום למוצר להיות בלתי נגיש לכל משפחה בישראל מבחינת עלות. דיברו פה על 70,000 שקל, 90,000 שקל,

המכונים ביקשו 100,000 שקל, ואתה לא יודע אם אתה עובר. נשאלה השאלה: כמה מוצרים עוברים את התקן היום? אין על זה תשובה. התשובה היא: אפס ידוע, מכיוון שהמכונים עדיין לא מבינים את התקן, הם אמורים ללמוד אותו, להכין אותו, ורק בשלב מאוחר יותר נוכל לגשת. מחיר בדיקה של מכון למוצר זה בסביבות 100,000 שקל? זה הערכה שקיבלתי משני מכונים. זה עבר בדיקה של מכון בארץ או בעולם?

הוא עבר בדיקות של - - - סייפטי וכו'. הוא מאושר באירופה. כמה שילמת שם? המוצר הוא מוצר קיים, מוצר איטלקי שמיוצר בסין, עבר את המבדקים לאירופה ואנחנו מעוניינים להביא אותו לישראל. הפיתוח

התאמה לשוק הישראלי ואפליקציה טובה יותר. הווה אומר, המוצר עצמו נמכר כבר בשוק האיטלקי ברמות גבוהות החל מנובמבר 2019, שם זה נעשה מנדטורי. באיטליה קרוב ל-50% מעלות המוצר משולמת על ידי הממשלה. והאיטלקים ידועים כמפוזרים. ואף על פי כן, ההיענות של הציבור אני לא יודע לומר אם זה בגלל הקורונה או סיבה אחרת לא עלתה על 30%. ומבחינת עלות הבדיקה, נאמר שזה מגיע 60,000. בארץ. בשתי ההצעות שקיבלנו בארץ דובר על כ-100,000 שקלים. מדובר על משהו בין 15 ל-20 טסטים שיצטרכו להעביר כל מוצר, לפי התקן הקיים. אבל בואו נראה מה קורה בפועל, נרד לתכלס. מכון צריך ללמוד את התקן, לאחר שייסגר על ידיכם שבועיים; לאחר מכן הם צריכים להכין את התהליך הפנימי שלהם - שבועיים. אני מדבר על דברים שנאמרו לי, ואם יש תיקון אקבל בברכה.

נאמר לי שבין חודשיים לשלושה מרגע שאני נכנס בפתח הדלת עד שאצא עם המסמך המאשר, במידה שיש אפס תקלות שזו תהיה הפעם הראשונה בחיים שזה יקרה. לא ישים ל-1 ביוני. זה יגרום למוצר להיות יקר, הוא לא יהיה ישים מבחינת לוח זמנים, הוא יגרום למוצר להיות לא נגיש לכל משפחה בישראל מבחינת העלות, ובמצב הקיים הוא ידיר מן השוק מוצרים טובים, שישימים ועומדים ברגולציה במדינות אירופה וארצות הברית, ומחיקה של רמת התחרותיות,

המצב בקיץ הקרוב יהיה פחות טוב מהקיץ שעבר מבחינת הזמינות של מוצרים לציבור. אני אומר מראש כדי להרגיע את כל הדוברים אחריך גם אם נצביע עליהן ונאשר אותן, זה לא ישים ביוני,

כל הרצון הטוב. אז אני מעוניין, ברשותך, אולי להעלות רעיון לפתרון, כי לומר למה לא כולנו יודעים. עצם הפיכת הרגולציה למנדטורית, אולי צריך לעשות אותה החל מסוף השנה.

לתת גרייס מסוים לכם, לנו לכולם ללמוד משהו שהוא בסך הכול בהתהוות, לצאת מצד הזמנים שהשתנו על עצמנו שהוא קיים, קיץ, שהוא קצת בלתי ישים ויגרום לכולם בסופו של דבר להרוויח 100% מאפס. תודה, אדוני. בשלב הזה אני חושב שעזרת לנו ונשמח גם בהמשך. גדעון קופרמן, מנכ"ל בייבי פלאג,

שלום לכולם, תודה רבה. ניגשת לקול קורא של משרד התחבורה?

מכיר חלק מהדוברים פה, גם מאנשי משרד התחבורה וגם את עוזי אלוף. אני חושב שמדובר בקבוצה של אנשים שפעלו, אפרופו התהיות שעלו קודם, ואני חושב שהיזמים האחרים יכולים להגיד את זה, ללא משוא פנים, במקצועיות רבה. מי שדיבר פה על תהליך חפוז, אני לא יודע על מה הוא מדבר. יש פה תהליך שנמשך, לפחות מאז שאני מכיר אותו, כארבע שנים, עם שכתוב של התקן, עם מעורבות גבוהה של מכון התקנים, עם מעורבות גבוהה של אנשי המקצוע במשרד התחבורה. למרות שאני לא שופט בעניין, זה מה שאני יכול להגיד כהתרשמותי. אני רוצה להתייחס בקצרה לכמה דברים שנאמרו פה. קודם כול, דובר פה על מקרים בודדים. אני חושב שכבוד היושב-ראש מכיר את עמותת ידידים, שאני חבר בה ומתנדב בה - - - יש לי גם בן שמתנדב בה,

עמותת ידידים מדווחת כל שבוע על עשרות מקרים של ילדים שננעלו ברכב וחילוצם על ידי מתנדבי העמותה. זה לא כולל את המקרים של אנשים ששכחו את הילד, נזכרו אחרי כמה דקות ורצו חזרה, זה לא כולל את המקרים - - - מכובדי, אנחנו לא בנאומי מוטיבציה. תאמר לי לגופן של תקנות. אוקיי. לא מדובר פה על עלויות מאוד כבדות לציבור. לא אדבר דווקא על המערכת שלי, אבל מדובר על מערכות שיעלו 300 שקל, 500 שקל למערכת.

מערכות שיעלו פחות מזה כנראה לא יעמדו בתקינה,

בשביל לעמוד בתקינה ושיהיו מערכות איכותית יש איכות שצריכה להיבנות, והיא עולה כסף. מכשיר אחד יכול לתת מענה לכמה וכמה ילדים, לפחות במקרה שלי. אני מדבר על מכשיר שהוא נייד מרכב לרכב, הוא מגן על הרכב ולאו דווקא על תינוק בודד. כל השאלות שעלו פה קודם נפתרות, ואני בטוח שאני לא המוצר היחיד. לא באתי כרגע לקדם את המוצר שלי, אני בטוח שיש עוד מוצרים כאלה, אני מבין ממשרד התחבורה שיש עוד ואף אחד לא מקדם דווקא מוצר מסוים. מערכת אחת יכולה לתת מענה, היא יכולה לתת מענה גם לסבא וסבתא, שדובר עליהם קודם. כמו שסבא וסבתא לא מעלים על דעתם להסיע ילד ללא כיסא בטיחות ברכב, כך המערכת הזו לפחות אני יכול לדבר על המערכת שלי היא הרבה יותר ניידת מכיסא בטיחות ויכולה להגן על הרכב של הסבא והסבתא באותה מידה ובמהירות של פחות או יותר דקה מעבר בין רכב לרכב. כמו שאמרתי, אני חושב שהמערכת הזאת היא ברת אכיפה. יש מספיק מערכות שאפשר לזהות אותן בקלות. אני לא מבין למה חושבים ששוטר צריך לבדוק את מנגנון המערכת, האם הוא עומד בתקינה או לא, בדיוק כמו ששוטר לא נדרש לבדוק האם ילד יושב בכיסא בטיחות עם תקן. זה נבדק בשלב ההכנסה של הכיסא לישראל, וברגע שהילד יושב בכיסא בטיחות השוטר מניח שכיסא הבטיחות עומד בתקן, וכך יהיה פה גם לגבי המערכות האלה. המערכת שלי אני יכול לדבר על שלי בלבד, לא מתחברת למערכות אחרות, עוזי אלוף דיבר על זה ואני חושב שהוא מכיר. לפחות במקרה שלי, אני יכול להגיד שאין צורך בבדיקות של מערכות אחרות ברכב כי אין שום קשר למערכות האחרות ברכב, וגם זה נפתר בקלות. חשוב לציין שלא רק איטליה מדברת על זה, האיחוד האירופי מדבר על זה שבשנת 2025 יהיה מנדטורי להכניס את המערכות בכל הרכבים, וגם הם לא מכירים מערכות שנצמדות לרכבים אלא רק מערכות שכלולות בייצור של הרכב, ולכן הם מדברים על 2025. ברגע שהדיון יעבור ונוכל להציג את המערכות, אני חושב שגם האיחוד האירופי יבין שהוא יכול להקדים את לוחות הזמנים. נושא אחרון הוא לוחות הזמנים. אני בטוח, וגם מהיכרותי את אנשי מכון התקנים, שאם ירצו, אפשר לקדם את הבדיקה ולחסוך ביורוקרטיה וזמן. האם זה ייקח חמישה חודשים, האם לוחות הזמנים מספיקים?

אני חושב שמכון התקנים יכול לענות יותר טוב מאתנו. אנחנו מוכנים כבר להגיש את המערכות שלנו לבדיקה, הדבר שחסר לי כדי להתחיל את התהליך הוא תקן מחייב שאני יודע לעבוד לפיו ולא תקן שמשתנה היום, מחר ומחרתיים ואני לא יכול להתחיל לעבוד.

נמרוד הגלילי מאיגוד לשכות המסחר, בבקשה.

אנחנו, ארגון חברות הליסינג והשכרת הרכב שבאיגוד לשכות המסחר, בעד כל פתרון שיביא להעלאת הבטיחות ובטח למניעת שכחה של ילדים ברכבים. לגבי רכבים משומשים, ניתן יהיה להתקין רק מערכת קשורה ולא מערכת מחוברת, מערכת קשורה עצמאית, שעובדת באופן עצמאי ולא מערכת שמחוברת למנגנון הרכב, כי זה כבר מצריך את אישור יצרני הרכב ויבואני הרכב, וזה כדי לא לפגוע במערכות הבטיחות של הרכב. זה דבר חשוב, שרק מערכת כזאת אפשר יהיה להתקין בכלי רכב שכבר עלו על הכביש. לגבי מועד הכניסה לתוקף, כמו שנאמר פה, לא ניתן יהיה לעמוד בזה ואני לא מאמין שאפשר יהיה כבר בקיץ הקרוב לאשר את המערכות האלה ושמעל מיליון רכבים, לפי דוח RIA, יוכלו להצטייד.

גם חברות השכרת הרכב יצטרכו להצטייד לנושא הזה, אז יצטרכו לתת לדבר הזה הרבה יותר זמן לכניסה לתוקף, לדעתי לפחות שנה.

דוד רוזנפלד, מנכ"ל שלמה סיקסט.

כמובן שאנחנו מברכים על כל דבר שיכול להקטין את מספר התאונות או את מספר נפגעים. אחרי שהציגו שבאיטליה זה קיים, אמרתי שנבדוק מה יש באיטליה.

אין מערכות מקושרות לרכב נכון להיום, למיטב ידיעתו של מי שהסביר לי, יש מערכות שמקושרות לכיסא הבטיחות. אם גם פה נגיד שמערכות שמקושרות לרכב יהיו רק מה שיצרני הרכב יתקינו בפס הייצור, אז אני חושב שגם מכון התקנים יצטרך לצמצם את העלויות של הבדיקות שלו. המצאנו שיטה פה בארץ, נסמוך על אישורים של מדינות ה-OECD. עקפנו כבר את המגבלה הזו. אז אני רוצה להגיד ליושב-ראש שבאיטליה מכשיר כזה עולה בין 50 ל-80 יורו, והממשלה משתתפת ב-30 יורו על הימצאות שלו. נציג האוצר רצה ללכת, הוא ישב חזרה. בבקשה, אדוני. גם באיטליה הם עדיין לא יודעים עד כמה זה טוב או לא טוב. אבל בואו נצא מתוך הנחה שזה מצוין וזה באמת יחסוך חיי אדם, חיי תינוקות, אז בואו נדבר על העלויות, והעלויות לא דומות למה שנאמר פה. כדאי באמת ללמוד מה קורה באיטליה ומשם לצאת לכאן ולא לרתום את העגלה לפני הסוסים.

רבותיי, שמעתם את הדברים. אני לא מזלזל באף טענה, אבל תצטרכו להשלים. אני חושב שהדיון חשוב, דברים נאמרו. שמענו את הרחש בחש, אני מאמין שנעשתה עבודה מקצועית, אני לא הולך למחוזות שיש העדפה של יצרן כזה או אחר.

נקבעה תקינה והיצרנים יצטרכו להתאים את עצמם לתקינה, זה לא שהולבשה חליפה על מוצר כזה או אחר. אנחנו כן רוצים להיות משוכנעים במאת האחוזים עדיין יש לי קצת קושי, וגם לחברים עם זה שמשרדי הממשלה האחרים חשים אי-נוחות. נכון שמשרד המשפטים אמר שאין מניעה לקדם, ואנחנו נקדם את זה. הנה, אני אומר הצהרה ברמה האישית, כיו"ר ועדה: הנושא חשוב, המכשור חייב להיות מותקן לרכב. הלוואי שהמדינה הייתה עושה את זה, כי זה אינטרס, אני חושב שיש בזה אמירה. אבל אני גם לא מקבל את הטענה שזה יבוא על חשבון מיגון אחר. כשיש סכנת נפשות אנחנו לא צריכים להיות משוכנעים שהתקינה ישימה, נכונה, מידתית. אם זה רשות ולא חובה, אז נוותר על כל סוגיית האכיפה והסנקציות, אם צריך קנסות אמרתי לכם, עוד לא נכנסתי לזה, לא קראתי אפילו אם יש בזה קנסות. מתוך שיחות הבנתי שהקטע הפלילי ירד. זה חשוב מכדי לעשות בצורה חפוזה. אני לא מתרגש, למרות פגרת הבחירות אביא הסכמה לזמן את הוועדה. קראנו לזה דיון מקדים; כפי שידוע, בוועדת הכלכלה עושים קודם כול דיון מקדים, השקענו בזה מעל 1.5 שעות. בדיון הבא הקראה והצבעה, אין פה סוגיה פופוליסטית ולא סוגיה שתיתן קרדיט לכאן או לכאן. זו סוגיה של הצלת נפשות, שמירת הילדים שלנו וכך צריך לעשות. לפני שאני נועל את הדיון אני רוצה לשמוע מכם מה אתם מתכוננים לעשות, לשמוע את המוסיקה שתבוא ממשרד ראש הממשלה, משרד לביטחון פנים ומשרד המשפטים. יהיו לכם כמה ימים ואני מבקש אלה שיעורי הבית שלכם לשבת עם הלשכה המשפטית של הוועדה על הנוסח. אני לא רוצה בשבוע לשלוח אתכם שוב שתתקנו ותחזרו עם נוסח מוסכם. שבו על הנוסח, תקבעו כבר פגישות, אני רוצה לכנס את הוועדה בשבוע הבא. אעשה הכול כדי שתתכנס ונאשר את התקנות האלה, אבל אחרי שאני שקט מבחינת הלשכה המשפטית שלנו, שאכן הנוסח מוסכם. תבואו גם עם תאריך תחולה יותר סביר, שמתכלל את הצרכים וכל ההליך. כבוד היושב-ראש, אני יכול לקבל זכות תשובה לחלק מהטענות?

אני גם מבקש שתעבירו לוועדה את דוח ה-RIA שערכתם. מה רצית לומר? אני מבקש התייחסות לכמה מהטענות שהועלו כאן במהלך הדיון, שחלקן היו אפילו מאוד מקוממות. אני פוטר אותך מכל ההתייחסויות של הגופים המסחריים, אבל גופים שלטוניים וחברי כנסת - - - אני חושב שיש כמה דברים שחשוב להגיד, גם ביחס לכמה אי-דיוקים שנפלו ביחס לדברים שנאמרו והתרשמויות שהן לא נכונות וצריך להעמיד אותן על דיוקן.

נושא האפוד הזוהר שעלה כאן אני חושב שהטענות מקוממות ולא ראויות. אמרתי את זה בציניות. זה בסדר, אבל היו כאן כאלה שלא היו ציניים. אני חושב שהיה כאן תהליך מקצועי באמת ארוך. אחת הדוגמאות לתהליך המקצועי שנעשה, וזה דבר שחשוב להבין, הוא שמשרד התחבורה מייצר הקלה על דרישות התקן. זה מהלך שהוא לא מהלך מקובל, זה מהלך שמחייב אומץ לב מקצועי וציבורי, כדי לאפשר ליותר מערכות להיות רלוונטיות. לכן אני חושב שהטענות האלה הן טענות שאין להן מקום בפורום הזה. חברת הכנסת שי וזאן דיברה על מספר ילדים שנוסעים באותו רכב. צריך להבין שיש שני סוגי מערכות; מערכות שהן מערכות מחוברות למערכות הרכב נותנות מענה לכל הילדים שיש ברכב במערכת אחת, וזה דבר שחשוב להבין. נושא המוניות שהעלתה משטרת ישראל ההסדר שאנחנו מייצרים הוא לא הסדר הרמטי, זה הסדר שבין היתר מתייחס גם למושבי בטיחות. מוניות פטורות גם מחובת מושבי בטיחות. רכבי הסעות תלמידים, שזה דבר שעלה בהתייחסות של שוקי שדה מאיגוד ההיסעים הנושא הזה הוחרג מההסדר שאנחנו מביאים עכשיו. ההסדר שאנחנו מביאים הוא מענה משלים לרכבים הפרטיים. למה? כבר היום יש חלק אחר של התקן, שהם מחויבים בתקנות התעבורה, כאשר ההסדר ברכבי הסעת תלמידים הוא אחר. מכיוון שמדובר ברכב שיש בו מספר רב של מקומות, החובה על הנהג היא ללכת בסיום הנסיעה להגיע לקצה הרכב, ללחוץ על הכפתור, שזו הסריקה שהוא עושה ברכב כדי לוודא שאף אחד לא נשאר, ורק אם הוא לחץ על הכפתור הוא יוצא. אנחנו חושבים שזה נותן מענה לרכבי הסעת תלמידים, הפעם אנחנו מתייחסים לרכבים הפרטיים ולכן הפתרון שונה. מבחינת צדק פיננסי העלו את ההתייחסות של ההורים אז ראשית - - - תאמין לי, היית מקבל פרגון על העבודה הרצינית גם בלי התייחסות לכל האמירות. אני מנסה רק לדברים שקצת הרגיזו אותי. סליחה, כבוד היושב-ראש. התיקון הזה פורסם פעמיים באתר החקיקה הממשלתי. תאמין לי שבוותק שלי כאן יש לי כבר את החושים לזהות מתי הלחץ בא מהדרג הפוליטי ולא מהדרג המקצועי, וזו לא הדוגמה פה. פה אני רואה את הדרג המקצועי נחוש, מוכן,

אני מאמין שהחיפזון היה בגלל שאף אחד לא צפה את הפיזור של הכנסת. הפוליטיקאים חזו אנחנו חזינו אבל הגורמים המקצועיים לא. אתה לא צריך להתגונן, חבל שאתה מתגונן. תאמין לי שאם הייתי רואה פה איזה לחץ לא סביר של השרה או של המנכ"ל בגלל עניינים לא ענייניים, הייתי מרגיש את זה מכם בצורה הכי ברורה. זו לא הדוגמה כאן, ואל תתייחס לכול. כיו"ר ועדה, אני מברך אתכם על הנחישות, על העבודה המקצועית. רק דיון לפני כן הערתי על הזמן שלוקח להכין תקנות, ופה זה לא לגנותכם שזה לקח ארבע שנים ולא שמונה שנים ותשע ועשר שנים,

יכול להיות שהחלקתם פה בכל מיני או שההתייחסות לגורמים המעירים לא חייב לקבל את כל ההערות. יכול להיות שלא וידאתם שאכן קראו את התשובות שנתתם להם, אבל אין ספק שצריך לעשות את זה, לתקן את זה, רק צריך לעשות את זה כמו שצריך. יש לכם את הימים הספורים האלה. הטלתי עוד משימה על הלשכה המשפטית יש להם הרבה משימות אבל שבו אתם, ארגנו את הנוסח כמו שצריך, זה לטובת התקנות. כל מה שיוצא אחרי המסננת, הכברה של הלשכה המשפטית של הכנסת, יוצא יותר מושלם. תודה רבה לכם.

מנכ"ל משרד התחבורה, בבקשה אדוני. אני שמח שעלית אחרי הקומפלימנטים. אני באמת מודה על הדיון הזה, ואני מודה לכל המשתתפים ולכל ההערות. מכל מלמדיי השכלתי, ובאמת נשתמש בכמה ימים האלה כדי לתקן את מה שצריך ולהתאים התאמות. בשתי מילים אומר שזה תהליך ארוך, שלאור הרגישות שלו ולאור המחויבות שלנו למנוע מיתה, פגיעה ונכויות שנגרמות בתחום התחבורה, במיוחד בנושא הכאוב הזה של תינוקות וילדים צעירים, אנחנו דוחפים קדימה ועושים כל מאמץ כדי לסיים שנים ארוכות של התדיינויות ושנים ארוכות של התקשקשות סביב הדבר הזה. בהמשך לדברים של משרד ראש הממשלה, דיברתי עם ממלא מקום משרד ראש הממשלה, וזו לא בדיוק עמדתם,

אתה חושב שסתם שאלתי אותו אם זו עמדת משרד ראש הממשלה? משרד ראש הממשלה היה שואל אותי שאלה מטופשת כמו שהוא שאל? בזמן שחלף מאז דבריי האחרונים בוועדה פניתי לממלא מקום מנכ"ל משרד ראש הממשלה, ובמשרד ראש הממשלה יעשו סדר בתוכם. אני בטוח שזו לא עמדתם למנוע את התקנות האלה, התקנות האלה באו להציל חיים. אנחנו פתוחים, זה היה בשימוע ציבורי לכל אדם, כולל יזמים צעירים מבת ים, כולל חברות, כולל כולם. ניתנה הזדמנות להגיב. עופר, צריך להיות קשובים לאפשר לכמה שיותר חברות, שהתקנות לא יהיו מצמצמות. דבר שני, אם אנחנו רוצים שזה יצליח, סוגיית העלות היא סוגיה כבדה ולכן צריך לפשט. יכול להיות שבהמשך הדיונים נפשט כדי שיהיה כמה שיותר זול. אם צריך לצלוח את זה על ידי הישענות על תקינה כזו או אחרת עם כל הכבוד למכוני התקנים צריך לקחת את זה בחשבון. המאמץ שלנו להישען על התקינה האיטלקית מעיד בדיוק על הדבר הזה, שעשינו כל מאמץ כדי להקל את התקינה, להקל על התקינה ולהקל על היזמים. הדבר השני הוא הנחות המס שניתנות לציוד הזה, שבא כציוד אינטגרלי מרשימת האבזור וכל המכוניות החדשות, מעיד כבר שאנחנו פותחים את זה לתחרות תחרות בין היבואנים, תחרות בין היצרנים. הרכבים המשומשים אנחנו פותחים את זה לתחרות בין היזמים ובין כל החברות, אין לנו שום אינטרס. זה כל כך מקומם הוצאת הדיבה הזו, כאילו אנחנו - - - עופר,

ותודה לדבריך, שמנעת את זה והורדת את זה מסדר-היום. ודאי. אנחנו נחושים לקדם את התקנות, ונעביר את בעזרת השם. אני מקווה שוועדת ההסכמות תהיה אתנו, ואם לא נפעיל עליה לחץ פיזי מתון. הרבה תודה לך, ותודה לכל המשתתפים. תודה רבה, ירבו מנכ"לים כמותך, עופר. אתה עובד קשה. אני נועל את הישיבה. הישיבה ננעלה בשעה 14:20.